בוקר טוב לכולם,

היום ה-7 לדצמבר, 2020, כ"א בכסלו תשפ"א. הנושא על סדר-היום: הצעת צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון),

בבקשה, שירלי אבנר. אני מהמחלקה המשפטית של בנק

אחרי פסקה (5א) יבוא: "(5ג)3 שקלים חדשים בעד מסירה בודדת של דוח ריכוז נתונים לגבי לקוח, שאינו הדוח הראשון לשנה מסוימת, לפי סעיף 42(א) לחוק, לשם מסירתו למיופה כוח בתמורה," אנחנו מבקשים אמרתי את זה לייעוץ המשפטי של הוועדה, להוסיף סעיף תחילה, למען הסדר הטוב, והארגון של המערכות אצלנו, שהצו הזה יחול ב-1 בינואר 2021. ישנם אורחים בזום שרוצים להתייחס? אם אין - ניגש להצבעה. מי בעד אישור הצו?

אין מתנגדים. אין נמנעים. צו נתוני אשראי (אגרות) (תיקון), התש"ף-2020. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.